אני מתכבד לפתוח את ישיבתה של ועדת הכנסת. היום יום רביעי, א' באב, ראש חודש, התש"ף, 22 ביולי 2020. נתחיל בסדר-היום.

בקשה, של יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, בנושא: הקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), לפני קריאה השנייה והשלישית. אני אנמק את ההצעה מטעמו של יושב-ראש הוועדה, שביקש ממני לומר, שהממשלה הביאה את החוק שעוסק בעצם בסמכויות שמאגדת את כל סמכויות טיפול בקורונה בחוק אחד. חוק שמאפשר בעצם פעולה אפקטיבית של הממשלה כנגד נגיף הקורונה, והתמודדות עם המצב שבו אנחנו נמצאים על כך הדחיפות. מי בעד

ירים את ידו.

4 נגד, 2 נמנעים, אין אושרה בעד 4. נגד 2. אין נמנעים. הקדמת הדיון אושרה. 2. בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה להעברת הצעה לסדר היום בנושא "השפלות נוסעים בתחבורה הציבורית בשל חוסר המודעות לשינויים באופן התשלום שקבע משרד התחבורה", מוועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בוועדת הכלכלה. בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה להעברת הצעה לסדר-היום בנושא: "השפלות שחווים נוסעים בתחבורה הציבורית בשל חוסר

מוועדת

הצבעה בעד, 5 נגד, אין נמנעים, אין אושרה בעד 5, נגד אין.

קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול הגבלת רישיון נהיגה), התש"ף-2020, של חברי הכנסת שלמה קרעי,

חמד עמאר, ג'אבר עסאקלה, אוסאמה סעדי כולם קבוצות חברי כנסת. המלצת הלשכה המשפטית דיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, כפי שנהוג בחוק ההוצאה לפועל המקום הטבעי של החוק. נשמעו במליאה הצעות להעביר לוועדת הקורונה. חוק ההוצאה לפועל, זה חוק של ועדת חוקה.

אמרתי. מישהו במליאה צעק שיעבור לקורונה. הצעת חוק ההוצאה לפועל, תמיד בוועדת חוקה. אנחנו צריכים להכריע. מי בעד להעביר לוועדת חוקה? ירים את ידו. הצבעה בעד, 5 נגד, אין נמנעים,

יעבור לוועדת חוקה, חוק ומשפט. הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות, מטעם סיעת יהדות התורה.

לפי הפירוט הבא: בוועדת הכספים יכהן חבר הכנסת יצחק פינדרוס. בוועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת יעקב אשר. בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ובוועדת הפנים יעקב טסלר. בוועדת חינוך אליהו חסיד. מי בעד הוספת חברי הכנסת כממלאי מקום ירים את ידו? אני לא הבנתי. הסעיף הזה, חברי סיעת יהדות התורה, מבקשת להוסיף ממלאי מקום קבועים לחברים שלהם באותן ועדות. מי בעד הרשימה ירים את ידו? הצבעה אושרה הוספת החברים אושרה. נותר נושא חדש, שזה בעצם סעיף א'. אנחנו נחכה עם הסעיף הזה, כאשר הסתיימו ההצבעות בוועדת החוקה, חוק ומשפט, ואז נדון גם ברביזיות. על כן, נצא להפסקה, ונודיע על חידוש. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:15.